בוקר טוב לכולם. אנחנו מתחילים דיון בנושא רישוי עסקים,

מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-20229, התשפ"א-2021. הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני כמובן מברך את סגן השר אביר קארה שמכבד אותנו בנוכחותו. אני אתן לך לדבר אחרי שמעין ספיבק תפתח. זה דיון ראשון מבין כנראה שלושה דיונים שנקיים למרות שיכול להיות שלא נצטרך שלושה דיונים. הלוואי.

מאגף התקציבים ואני אציג בקווים כלליים את הרפורמה

וכמובן שזה רק בסיס לכל שאלות שיהיו לפורום הזה. קצת רקע אל רישוי עסקים בישראל.

מתוכם כ-190 אלף עסקים טעוני רישוי כאשר בכל שנה נפתחים,

כלומר, כל שנה 10,000 עסקים נדרשים לקבל רישיון עסק. המטרות של חוק רישוי עסקים שלפיהן ניתנים התנאים לרישוי עסקים מוגדרות כאבטחת שלום הציבור והמרחב הציבורי, כמו גם שמירה על בריאות הציבור, שלום הציבור, איכות נאותה של הסביבה ועוד. מדובר במטרות מאוד כלליות שמתוכן גוזרים את התנאים שכל עסק בקצה נדרש לעמוד בהם וכל עסק כמובן, אם הוא לא עומד בהם, הוא עשוי לעמוד לדין. תנאי הרישיון מוגדרים על ידי שבעה רגולטורים שהם בריאות, ביטחון פנים, הגנת הסביבה, חקלאות,

כבאות וכל רשות מקומית גם היא נותנת אישור. יש רישיונות עם תנאים מרגולטור אחד ויש רישיונות עם תנאים משישה רגולטורים שונים. מה המשמעות של זה? אם אני עסק שיש לי דרישות משישה רגולטורים, יושבים חמישה משרדים ממשלתיים נותני אישור וחמישה משרדים ממשלתיים כותבים את התנאים. מה זה יושבים? כל אחד לחוד או ביחד? כיום כל אחד יושב לחוד וכותב את התנאים. ואז הוא לא יודע מה כתב האחר. נכון מאוד. בסוף יש מפרט אחד שמי שמפרסם אותו הוא משרד הפנים והמפרט הזה מגיע אל העסק בקצה. אם תרצו, יש לנו כאן דוגמאות. כמה זמן זה לוקח? תהליך פרסום מפרט? זה תלוי במפרט. יש כאן גם נותני אישור מהמשרדים השונים שיכולים לענות על זה אבל זה עיכול לקחת חודשים רבים, לכתוב מפרט. בעצם מפרט, אנחנו היכנס לזה בהמשך, הוא תנאי. המשרדים מחויבים לתאריך כלשהו או יכולים לנהוג כפי שמתחשק להם? הוועדה חייבה את המשרדים לפרסם מפרטים לפי תאריכים מסוימים. הייתה עמידה באופן חלקי בדרישות של הוועדה. אני אומר שיש לנו בעצם שני דברים.

האם בסוף פורסמו פרטים,

מה תוכן המפרטים ועד כמה מורכב עבור העסקים לעמוד בתנאים, עד כמה מורכב להם להבין מה התנאים שנדרשים מהם. אלה מאות עמודים? זה יכול להגיע לעשרות רבות וגם מאות של עמודים. אנחנו נעביר לכם מפרט אחד לדוגמא שהוא לא מפרט מורכב להבנה,

מספרות, כדי שתקבלו קצת את התחושה. 1,000 סוגי עסקים. כאן יש כמה דוגמאות. מדובר על מסעדות, בתי קפה, מכבסות, תחנות דלק, מספרות שנדרשות לעמוד בזה. מספרה צריכה גם את האישור של המשטרה? לא. אפשר יהיה לקחת עסק אחד? סליחה שרון. מספרה, איך היא יודעת איזה גורמים צריכים לאשר לה? שתיתן לנו דוגמה לעסק. אני שולמן, אני רוצה לפתוח מספרה, מה אני עושה? איך זה עובד? בדיוק כרגע מחלקים לכם מפרטים שאתם תוכלו לראות כשבעצם במפרט כל התנאים של רישיון העסק מפורטים. כל זה כדי לפתוח מספרה? כל זה כדי לפתוח מספרה. נראה לי שלא רבים ירצו לפתוח. אני אומר בהגינות. יש דרישות. בסוף עסק נותן שירות לציבור וצריך לראות שהוא שומר על הציבור כשהוא נותן את זה.

אם יש דברים ששומרים על הבריאות שלו, הגיוני שהם יהיו מפורטים וגם במצבים מסוימים זה יגיע לפירוט רב. השאלה היא האם כל הפירוט נדרש והדבר השני, האם אנחנו יודעים וחשבנו על העסק בקצה כששאלנו את עצמנו איך אנחנו מגיעים לתכלית של חוק רישוי עסקים. כמה זמן זה נמשך? עד כמה את מתישה את העסק? מה את עושה לו?

אני לא מדברת על כל שאר הדברים שמתמודדים אתם.

אני אומר שאם בסוף אנחנו באים אל העסק ואנחנו דורשים ממנו, על מנת לשמור על היגיינה, רוחב מסוים של כיורים ומרחק בין הכיורים, יכול להיות שיש עסקים שזה ממש מגביל אותם ושאם היינו אומרים להם שהם צריכים לשמור על היגיינה בדרכים נוספות, הם היו מצליחים להגיע אליהם תוך כדי לקיחת פחות מטרז', תשלומים פחות גבוהים על שכירויות, על ארנונה, בכלל אולי מציאות מיקומים אחרים. מי כותב את המפרטים? בכל משרד יש אנשים, אנשי מקצוע, שזה התפקיד שלהם. הפרוטוקולים שהם כותבים את הדרישות ובעצם מעבירים את הדרישות האלה לאחר העברה להערות ציבור. הם מעבירים אותם למשרד הפנים ומשרד הפנים מאגד אותם ומפרסם אותם. אבל מישהו בודק אם הם הגזימו או לא, התייעצו עם מישהו או שכתבו מה שבא להם ושלחו למשרד הפנים? כיום אין פרוצדורה. גם לא כל כך כותבים. עושים העתק הדבק. יש פרוצדורה. קודם כל, לחלק

אני לא יודע מי מדבר. אם יש כאן דיוק, אז אחר כך עמיר ממשרד הבריאות ידייק אותי. אני אומרת שכיום לצורך העניין, אם יש אפשרות לבחינה כלכלית, נניח רצינו להגיע לתכלית מסוימת האם בחרנו את הדרך ההגיונית ביותר עבור העסק, אין היום בתהליך נקודה שבה כל אחד מנותני האישור מחויב לעשות את הבדיקה הזאת. עמיר, אני צודקת בהקשר הזה, נכון? תמשיכי. אני אומרת שנותני האישור היום,

כמו שאמרנו, יש דרישות סותרות כיוון שכל אחד מנותני האישור כותב את הדרישות בפני עצמו. כאשר אנחנו מסתכלים על העלויות - - - זה לא נכון. תן לה להמשיך. בוא קודם נדע מי אתה. אני עמיר יצחקי ממשרד הבריאות. משרד הבריאות הוא אחד מאלה שנותנים את האישורים? כן. חכה. בוא נקשיב לכל הדברים ואחר כך ניתן הערות. תרשום את ההערות שלך. יש עלויות עודפות. אנחנו מזהים שיש הרבה עלויות עודפות. כמו שתיארתי את מצב הכיור שאנחנו רואים שיש מה לבחון, דרכים נוספות להגיע לאותן התכליות, יש מרחב לפרשנות. ברגע שהמפרט הוא כל כך רחב, השאלה מה בתוך זה אוכפים ולא אוכפים, זה מרחב לפרשנות שאנחנו גם רואים שזה קורה בשטח שבעצם פקחים מחליטים מה מתוך מפרטים הן אוכפים ומה לא, וגם בסוף אני אומרת שיש חוסר הבנה של אתגרי העסקים אל מול הדרישות אנחנו כממשלה דורשים מהם. זאת רק דוגמה אחת. כאשר יש לנו אכסניה בתל אביב שרצתה גם להיות מלון, גם לתת שירותים של מסעדה, שגם תהיה לה מכונה בה אפשר לקנות בירה לא פאב אלא מכונה אפשר לקנות בירה עכשיו זה מחייב אותם לרישיון של בר. יש להם שתי מכונות כביסה, הם מחויבים לרישיון של מכבסה. כל אחת מהפעולות האלה דרשה מהם רישיון נפרד. על מנת לקבל רישיון עסק, אותה אכסניה, לקח לה ארבע שנים לקבל את רישיון העסק והיא הוציאה על הוצאות משפטיות ויועצים מיליון שקלים. עדיין היא לא קיבלה את כל רישיון העסק והיא נאלצה לסגור חלק מהשירותים שהיא רצתה לתת. דוגמה נוספת ואני באמת נותנת רק שתי דוגמאות. אנחנו נפגשנו עם עשרות בעלי עסקים בסיורים, עם נציגים שלהם כדי למפות את הבעיה וביקשנו מהם גם לבוא והם יציגו את הדברים יותר טוב מאתנו. בכל זאת, רק כדי לסבר את האוזן, שתי דוגמאות וזו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה. בא סופרמרקט ורצה להקל על הצרכנים שלו שכאשר הם נכנסים והם יודעים שהם בסוף רוצים להגיע לאטליז, הם יוכלו בכניסה - כמו שהיום בסופר פארם אפשר להוציא מספר ואחר כך ללכת לבית המרקחת להזמין בכניסה עוף, ארבעה קילו ומפורק, אבל ברגע שאתה מזמין את זה בכניסה, בעצם אתה מחייב את המקום לארוז לך וברגע שהמקום אורז לך, כבר השתנתה הגדרה שלו כעסק ועכשיו הוא צריך לשנות את הכיורים שלו, לשנות את כל מה שהוא נדרש לו. וזה נושא של משרד הבריאות. כל מה את מציינת עכשיו. אתה צריך להיות פרופסור עם תואר עשירי כדי להבין את התקנות של משרד הבריאות. מעין, את מציגה משהו שהוא לא נכון. אני אגיד שאני מוכנה לתת את הדוגמה אחר כך שלא בפני הציבור כי אני לא אכניס את שם בעל העסק לשולחן כי גם בעלי העסקים חוששים מהתעמרות, אבל הם תיארו לנו מצב שהם ויתרו על השינוי הזה כי סך העלויות של הרגולציה הנוספת שהייתה נדרשת היא 50 אלף שקלים לסניף והם פשוט ויתרו על השינוי הזה. זה גם אומר שאנחנו כצרכנים נפגעים בשירות שאנחנו עשויים לקבל בעקבות התנאים שנדרשים ברישיון. בסופו של דבר אנחנו רואים שתהליך רישיון העסק מייצר גם נטל עודף על המגזר העסקי בצורת משך הזמן. אנחנו יודעים שהיום נדרשים עשרה חודשים בממוצע לקבל רישיון עסק. יש עסקים שזה הולך יותר מהר. בממוצע. יש עסקים שמעט זמן ויש עסקים שהרבה זמן אב בסופו של דבר זה הממוצע. לעסקים יש חוסר ודאות ויציבות. הם לא מבינים מה רוצים מהם. הם גם לא יודעים וכשאתה לא יודע כמה זמן ייקח לך, אתה כן שוכר את המקום, אתה לא שוכר את המקום, אתה מוותר ועובר הלאה, ובסופו של דבר אנחנו גם יודעים שהרגולציה היא לא אפקטיבית מבחינת זה שבסוף - מהמיפוי שלנו - 30 אחוזים מהעסקים בישראל פועלים ללא רישיון עסק. המצב מאוד השתפר בשנים האחרונות.

בית משפט במפורש - אני לא זוכר את פסק הדין נזף במדינה. תציג את עצמך. אני עמיחי פישר, ראש אגף מדיניות רגולציה, משרד ראש הממשלה. בית המשפט נזק במדינה באיזשהו הליך מול עסק על כך שאי אפשר לקבל רישיון במדינה, אז מה אתם רוצים. זה החתול והכלב. ביחס לכל הדברים האלה, אנחנו בעצם מציעים את הרפורמה שאנחנו מדברים עליה עכשיו שזה הקמת הוועדה להסדרת רישוי עסקים. רפורמה זה תמיד מצוין. אבל המספר החשוב לנו כאן הוא כמה אזרחים נרתעים מלפתוח עסק בגלל מה שמדובר כאן. אני לא מכיר את התופעה של אנשים שנרתעים. מישהו בדק כמה אנשים כאלה? קשה מאוד לדעת. יכול להיות שסגן השר ידבר על זה. 47 אחוזים מהעסקים במדינת ישראל בכלל לא מגיעים לכדי פתיחה. הם לא פותחים את העסק. עוד מעט אתה תדבר על זה. השקף האחרון. זה השקף שהוא עיקרי הרפורמה. בסופו של דבר אנחנו מציעים שינויים שלתפיסתנו באים ועושים שכל בכל התהליך. אנחנו אומרים בואו נקים ועדה להסדרת רישוי עסקים.

כל הממשלה תשב במקום אחד, תהיה ועדה שמלווה את כל התהליכים, נותני האישור ישבו ויבנו את הדרישות שלהם גם בהסתמך ויידרשו גם לשיקולים כלכליים. הוועדה תעבוד מול הגורמים השונים ואז המבקש לא יעבוד מול כולם? הוועדה תהיה מורכבת מהגורמים השונים כאשר יהיה בוועדה את משרד ראש הממשלה כרשות הרגולציה או משרד ראש הממשלה, יהיו בה נציגים שיש להם שאלות כלכליות ויהיו בה את הנציגים של כל אחד מהמשרדים שהם יהיו אלה שקודם כל כותבים את המפרטים. הוועדה תשב כל שבוע או כל פעם מזמנים אותה מחדש? הוועדה תהיה ועדה שמתכנסת, שזו העבודה שלה. את יכולה להסביר איך זה יעבוד?

תחזרי שוב לדוגמה של מכון יופי עליו דיברת קודם.

דיברת על מספרה. ניקח דוגמה יותר מורכבת. דוגמה של בית אוכל. מסעדה. היום בתוך זה יש הרבה דרישות. נגיד אנחנו מזהים שיש כאן דרישות עודפות. הוועדה תבקש מנותני האישור לבחון את הדרישות שהם מבקשים מעסקים ואז יבוא משרד בריאות, נציגי משרד הבריאות, ויגיש מפרט שהם מציעים לוועדה. הוועדה תדרוש מנותן האישור לעיין שוב במפרט שלו? נכון. אני עכשיו באה ורוצה לפתוח מכון יופי. תארי לי את כל הדרך שאני אצטרך לעבור בזכות הרפורמה. בזכות הרפורמה הזאת את תראי מפרט שהוא יותר ידידותי, את יותר מבינה אותו, הדרישות בו הן דרישות שמאפשרות לך להפעיל שיקול דעת על מנת להגיע לאותה מטרה ובתקווה יעלה לך עשרות אלפי שקלים פחות מהמצב הנוכחי. כיום זה 10 חודשים בממוצע? הרפורמה הזאת תאפשר יישום של רפורמת הרישוי העצמי שהיום לא מיושמת וזה אומר שככל שאת עסק, לדוגמה בית קפה או מסעדה, תוך 45 ימים אוטומטית את תוכלי לפתוח. כלומר, את תצהירי שאת עומדת בתנאים ואז, ברגע שאת עומדת בהם, את פותחת, את פותחת באותו רגע ונותני האישור, חובת הבדיקה עוברת להיות עליהם ואז הם יבואו אליך ויבדקו. כל עוד הם לא בדקו או בדקו ומצאו שאת עומדת בכל, לך יש רישיון עסק. מי יושב בוועדה הזאת? משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, נציגים משרד המשפטים, נציגים של כל נותן אישור. שזה כיבוי. כל אחד מהם, כשהוא רלוונטי. כשזה רלוונטי למשרד הבריאות משרד הבריאות. מה עם הרשות המקומית? האם היא יושבת בוועדה? כרגע לפי ההצעה שלנו היא לא יושבת.

הרי בסוף אנחנו כבעלי עסקים עובדים מול הרשות המקומית. כרגע הוועדה היא ועדה ממשלתית בלבד. אין בה נציגי ציבור.

חברי הכנסת, אנחנו רוצים לתת למעין לסיים כדי לשמוע עוד פרטים ועוד הסברים מסגן השר ואחר כך פותחים את הנושא לדיון. ברגע שהמפרטים נראים כמו שהם נראים היום, לא ניתן ליישם את רפורמת הרישוי העצמי שפירטתי. ברגע שאנחנו נפעיל את הוועדה, זאת המטרה. יהיה אפשר להפעיל את רפורמת הרישוי העצמי. אנחנו ניקח את המפרטים האלה, אנחנו נבחן אותם, נעמיד אותם בשיקולים כלכליים, נשאל עליהם את השאלות ובסופו של דבר גם נייצר פה תהליך שגם יש בו דיגיטציה והנגשה לעסקים, שהם יכולים להבין יותר טוב מה רוצים מהם. הוועדה תתכנס כל הזמן, יהיו בה נציגים שרואים את כל התמונה ולא כל פעם אנשים שלא קשורים. אבל אם הרשות המקומית לא נמצאת שם, לא

רשמתי את ההערה. נדבר על זה בהמשך. בסוף אנחנו אומרים שנוכל לבחון את המפרטים האלה ולהגיד שקילת שיקולים כלכליים חייב להיות חלק מאיך שאנחנו מגדירים. יהיו הכבדות יד. אבל אם זה לא חלק, את לא היית כאן. מישהו שפותח קונדיטוריה ורוצה לאפות במקום הקונדיטוריה שלו, הוא כבר לא קונדיטוריה יותר. נגיע לזה.

מעין היא מאגף התקציבים והיא לא באה להגן על בעלי העסקים כי בין היתר היא רוצה גם לעשות טוב למשק, לכלכלה, ועל כן היא רוצה לעשות את השינויים. היא לא בעמדה שמתווכחים אתה. היא בעמדה שבאה לעשות יותר קל. תודה רבה. אנחנו נשמע את סגן השר אביר קארה, סגן שר במשרד ראש הממשלה לענייני רגולציה. בוקר טוב אדוני היושב ראש. בוקר טוב לחברי הכנסת. אני מאוד מאוד שמח להיות כאן. זה כבר יום שני של דיונים שנפתחו. אתמול שוחחנו על רשות הרגולציה ויש את הרפורמה ביבוא שעכשיו מתנהלת במקביל. עכשיו אנחנו מדברים לדעתי אולי על אחד הגורמים או אחד הדברים החשובים ביותר לבעלי עסקים במדינת ישראל וזה רישוי עסקים. 150 אלף עסקים במדינת ישראל נדרשים כל שנה להליך כזה או אחר של רישוי. מדובר במיליארדי שקלים.

מחדשים כל שנה?

כל כמה שנים יש חידוש. פעם זה היה כל שנה. זה גם תלוי איזה עסק. לכמה זמן ניתן האישור? האישור קבוע או לתקופה מסוימת? זה משתנה. גם בשנים האחרונות מתחו את הדבר הזה טיפה אבל ההתעסקות מול נושא הרישוי במהלך השנה הוא של 150 אלף בעלי עסקים. מדובר במיליוני ימי עבודה שבעל עסק מבזבז בהרבה מאוד מקרים על זמן או על דברים מאוד מאוד מיותרים. תכף אני אתן כאן כמה דוגמאות נבחרות. כל יום אני צריך לתת דוגמאות. אתמול נתתי דוגמה מסוימת על כך שבעלי עסקים מסוימים לא יכולים להשתמש בפרסום של קרמיט הצפרדע והיום אני אתן דוגמאות ושנות אחרות. הרפורמה שמוצגת כאן היום סליחה מעין והחברים שלי גם מאיגוד רישוי עסקים שנמצאים כאן - היא לא רפורמה. למה היא לא רפורמה? כי בשנת 2018 עברה רפורמה והרפורמה ברישוי עסקים, היה רעיון מקסים,

דרך אגב הרפורמה עברה בשנת 2018 בוועדת הפנים. עד שנת 2018 ובכלל עד היום, עד רגע זה שאל כאן לדעתי חבר הכנס דוידסון כמה אנשים נדרשים לעניין הזה יש 225 בעלי עסקים שנקראים פריט רישוי. מה זה פריט רישוי? מסעדה היא פריט רישוי. מספרה היא פריט רישוי. בעל גלידריה, בעל מוסך הוא פריט רישוי. כל פריט רישוי כזה מלווה במפרט.

מפרטים שלדעתי עד שנת 2010 או 2011 אפילו לא חשבו שצריך להתחיל לכתוב אותם והם לא סיימו את הכתיבה שלהם עד היום. בעל עסק ידע את זה? כן. התשובה היא כן?

אני אתן לך דוגמה. יש היום קונדיטוריות בישראל אגב, מאפיות אין ותכף אני אספר לכם למה שנדרש מהן להתקין בור שפכים שעושה הפרדה בין שמנים כאשר בכלל אין להם שומנים באותה קונדיטוריה, שולח אותם לנותן האישור. נמצא כאן איגוד רישוי עסקים ואם אני טועה הם יתקנו אותי. מתייחסים אליהם כמו אל מוסכים. הם הפכו להיות איגוד קידום עסקים כי הם קלטו שכל הדרישות שדורשים מבעלי עסקים הן לא הגיוניות. יושבים כאן היום מי שאמור לאכוף את הדרישות על עסקים באיגוד רישוי עסקים בשלטון המקומי, יושב כאן גם נפתלי קאייקוב ויושבת גם איילת וסרמן שהם בעצמם עשו עבודה מטורפת כדי לחשוב איך מקלים על בעלי עסקים כיוון

הדרישות הן סותרות ואי אפשר לאכוף את זה. נוצר כאן איזשהו שיתוף פעולה בין אדם שאמור לפקח עלי כי הם הבינו. יש לי שאלה. מפרט שכתב אדם באיזשהו משרד, למה זה הופך לחוק?

אני רוצה לומר עוד משהו. אדם כתב ולמה זה הופך לחוק? למה אי אפשר לבטל את זה? אם יש דרישות לא הגיוניות כאלה, למה ממשיכים עם זה ולמה לא מבטלים?

בסדר. חשבתי שגם תענה. אני רוצה לומר שבגדול בעלי עסקים, קונדיטור כזה שפותח את המקום עם בור שמנים או עם בור שפכים שהוא בכלל לא צריך, נותנים לו את האישור ואומרים לו שאחרי שתסיים אנחנו נגיד לך אם זה בסדר או לא. הוא הולך להתקין איזשהו בור שפכים שעולה לו 10,000,

20,000 שקלים ואחרי שהוא יסיים יגידו לו אם זה בסדר או לא. זה קורה כי אין מפרטים שכתובים באיזשהו מקום, אין שום דבר שהוא בהיר, אין אף אדם בישראל שרוצה לפתוח מוסך, שיכול להיכנס לאינטרנט, לאתר פשוט, ולבדוק מה צריך. שלחו ב-2018 ברפורמה, תקשיבו טוב, את כל נותני השירותים, נתנו להם תקופה מסוימת, לכל הרגולטורים, לכתוב מפרטים. אתם לא תאמינו מה קרה אחרי כמה חודשים. כל בעל עסק במדינת ישראל, חשכו עיניו כי הוא ראה את המפרטים שהגישו אותם משרדים.

היה צריך להביא רב עם פירוש רש"י לקרוא את הדבר הזה. שימו לב, כאן עשיתי לכם הנחה ותראו מה צריך בית קפה בישראל להבין או לקרוא כדי לפתוח את המקום שלו. הוא צריך כאן להביא אתו ביחד פרופסור ודוקטור

להבין איך הדבר הזה נראה. אני רוצה לתת לכם דוגמה עוד יותר טובה. אדוני סגן השר, לשים את כל הדיון בקונטקסט. אני לא מאלה שבדרך כלל מגנים על המדינה אבל אנחנו כאן מדברים הרבה על בעלי העסקים. יש הגיון למה הם נדרשים לרישוי. הוא לא אמר בלי רישוי. הוא מבקש לעשות את זה בצורה סבירה.

אני לא נגד הרפורמה. מציגים כאן את האבסורד

בעל בית קפה, אם הוא יעשה את מה שבא לו לפי מה משתלם לו כלכלית, זה גם יכול לפגוע באזרחים. זה נושא אחר לגמרי. ברשותכם, ארבע דקות ואני אסיים לדבר. היום עוברת לא רפורמה. זאת לא רפורמה ואני גם אסביר לכם למה. הרפורמה כבר עברה ב-2018 והמפרטים שהגיעו שם היו מזעזעים. כאן יש משהו אחר ותכף אני אספר לכם מה. בכל אופן, אני נותן לכם עוד דוגמה אחת שמראה איך עובדת השיטה בישראל. כולכם מכירים את מערכות ההתראה לרכב שרצתה להתקין השרה מירי רכב בכל אחד מהרכבים בישראל. אגב, אין ויכוח. יש אנשים שיאמרו שהדבר הזה חשוב מאוד. נניח שזה חשוב מאוד וזה יפתור את הבעיה, בהנחה שזה יפתור את הבעיה ורוצה השרה להתקין תקנות, היא מקבלת החלטה שממחר בבוקר או מעוד חצי שנה,

כל רכב בישראל יצטרך להתקין מערכת שכחה לילדים ברכב. אותה מערכת שכחה לילדים ברכב, יש רק מדינה אחת בעולם שבחרה להתקין אותה

המדינה היחידה בעולם שבחרה להתקין את המערכת לשכחת ילדים ברכב. בישראל קבעו לאותה מערכת, אחרי שכבר החליטו שזה מה שרוצים לעשות, קבעו לה תקן ייחודי ישראלי. התקן הישראלי הייחודי - זאת אותה שיטה ברישוי עסקים ולכן אני מביא את זה כדוגמה כולל בתוכו 18 עמודים. בעולם יש היום מערכות לשכחת ילדים ב-10 דולר אבל התקן הישראלי הזה מבקש מערכת שאין למצוא בשום מקום אחר עולם. סגן השר, אני אחדש לך. בוועדה נקבע שכל תקן של כל מדינה מקובל ולא צריך תקן ישראלי. אני בדיוק מספר מה קרה בסוף. בגדול מה שדרשו במערכת שכחת ילדים לרכב זה תקן ישראלי שנכתב בפברואר 2018. אם אני טועה, תקן אותי אבל יש כאן 18 או 20 עמודים. בקיצור, לא היינו מצליחים להביא את זה לארץ. החברים שלנו באגף רגולציה במשרד ראש הממשלה הלכו לבדוק את התקן שדורשים באיטליה. אפשר להזמין אותו באופן פרטי ואז לא צריך את כל הסיפור הזה.

ביקשנו תקן איטלקי. אני הייתי בוועדה. ביקשנו כל תקן שמקובל בכל מדינה.

בסוף זה מה שעבר. זאת הייתה הדרישה של מי שניסה להתקין וזה בדיוק מה שאני מנסה לספר. בכל מקרה, אתם צריכים להבין למה אני אומר שלא מדובר ברפורמה. אנחנו הולכים להקים צוות מקצועי. הצוות המקצועי הזה כבר התחיל את העבודה שלו. הוא לא הולך לעשות רפורמה אלא הוא הולך לעשות עבודה סיזיפית. הוא הולך לקחת את כל הדרישות הסותרות, את כל הבעיות, את כל הדרישות המיותרות, לעבור סעיף סעיף וכמו כדור חוטים שהסתבך, לפרום חוט חוט כדי להגיע ולהביא למצב שכל ישראלי שרוצה לפתוח מספרה יודע לפתוח אתר אינטרנט, לקרוא שניים וחצי עמודים ולדעת מה הדרישות שרוצים ממנו, וזה גם יהיה בעברית. לא צריך פירוש רש"י ולא צריך רב מיוחד. לא רק בעברית. גם בערבית. כמובן.

דווקא במגזר הערבי אני חושב שאחוז מקבלי הרישוי הוא נמוך יותר בגלל שרוב המבנים לא מאושרים. אני חושב שיש כאן אינטרס משותף. מה תעשה עם הדרישה של ...? הפתרון צריך להיות פשוט. אתה תבטל את זה? הוא אומר את זה. הוא אומר שצריך למצוא דרך כי שם יש בעיית תכנון. יש עליה דיון ספציפי. אני מזמין אותך אוסאמה להגיע לדיון. דיון חשוב. אנחנו רוצים להפריד בין דרישות רישוי עסק לבין דרישות של תכנון בנייה. יש לזה גם המלצות מצד איגוד רישוי עסקים. אין שום סיבה בעולם, יש מבנים שקיימים כבר מאה שנים ואולי אין להם טפס 4 או קיימים ברמה מסוימת ולא הולכים להיהרס בקרוב. אף אחד לא רוצה להרוס. זה חלק מרחוב ראשי בעיר מסוימת ולכן זה יישאר עסק כנראה עוד הרבה מאוד שנים. הוא כבר עסק עשרים שנה, ואנחנו רוצים להביא אותו לכדי רישוי. אנחנו לא רוצים להפוך אנשים לעבריינים בגלל שאנחנו כשלנו שנים אחורה בכל הנושא של תכנון ובנייה. בכל מקרה, אני אסיים בנושא הזה. הוועדה, אם נציגי הרגולטורים, יצטרכו לעבור סעיף סעיף, לבדוק מה מקובל בעולם, באיזה דברים אנחנו יכולים להקל ומה אנחנו יכולים לעשות. אני מניח שיהיו כאן עוד הרבה מאוד דיונים ונעלה עוד דוגמאות אבל בגדול אני מבקש מכל חברי הוועדה להצביע בעד החוק הזה. חוקים שעוסקים בבירוקרטיה ורגולציה. תשתדלו לעשות את זה. תיארת לנו מה המצב, כמה המצב גרוע ובאמת המצב גרוע. יש המון בירוקרטיה, אבל מה הפתרון? התשובה היא לא אצלך. תודה רבה לסגן השר אביר קארה. אנחנו באמת נרצה שמישהו יציג את - אביר לא רצה לכנות זאת רפורמה את התוכנית. זאת לא רפורמה. זאת קבוצת אנשים שבאה לעבוד קשה ולתרום. אבל מה עמדת הממשלה? עכשיו נשמע אותה. נקיים דיון מסודר. מעין, את מתחילה לענות כאן לאנשים? אנחנו נשמע עכשיו את תומר רוזנר, היועץ המשפטי של ועדת הפנים. הוא יציג את התוכנית/רפורמה. בבקשה. היועץ המשפטי? איפה המשרד הממשלתי שיציג? בהמשך. דנים בזה בוועדת הפנים ולכן היועץ המשפטי של ועדת הפנים יתייחס. אין לי בעיה עם תומר. תומר מציג הכי טוב. אבל המשרד הממשלתי צריך להציג. זה דיון אחד מתוך כמה דיונים. כולם ידברו וכולם יציגו. יש לנו זמן לזה. סגן השר שכנע אותנו שלא צריך רישוי עסקים. אנחנו מסכימים.

זאת ההחלטה.

הוא אמר שצריך לעשות את זה אבל בצורה הגיונית. אחרי תומר, חברי הכנסת ידברו. אני מבין שכל אחד מרים יד אבל בינתיים לא נותנים לתומר לדבר וזה לא בסדר. בוקר טוב. בעקבות השאלות של חברי הכנסת אני אנסה לתת תמונה מלאה של הדברים בנושא של רישוי עסקים. כפי שאמרה נציגת האוצר יש כ-190 אלף עסקים בישראל שמחולקים לכ-200 פריטי רישוי שונים ולכל פרט רישוי, יש לפי הסיכונים שיוצר העסק לציבור, את נותני האישור שלו. אני חייב לומר שנותני האישור אמורים להגן על האינטרס הציבורי. הם לא אויבי הציבור ואני מניח שהם גם לא אויבי העסקים. הפרופורמנס, הביצוע שלהם קצת לוקה, אבל צריך לזכור שהם לא באים ממקום רע.

הם לא באים ממקום של לעשות רע ולהתעמר בעסקים אבל התוצאות קצת פחות טובות. בסוף העשור הראשון של המאה הזאת קוימה ועדה שנקראה ועדת הבר שמצאה את הבעיה המרכזית בנושא של רישוי עסקים שבעצם הכול מתנהל בצורה פרטנית וברמה של בלגן.

כל עסק שרוצה לפתוח עושה טיול בין מספר נותני אישור. הוא צריך ללכת לכל אחד מנותני האישור ולקבל ממנו תנאים. מה שהיה קורה לפני כן - לצערנו קורה בחלק מהמקרים גם היום הוא הולך למשרד המחוזי של משרד הבריאות, למשרד המחוזי של המשרד להגנת הסביבה, למשרד המחוזי של כבאות ומקבל מהם תנאים. כל עסק היה מקבל את התנאים שלו והיו גם מקרים שאותו עסק במחוז מסוים, מאותו נותן אישור במחוז הצפון היה מקבל תנאי אחד ובמחוז הדרום היה מקבל תנאי אחר.

זה היה מאוד מקשה עליה לקיים את כל הדברים. ועדת הבר קבעה, והכנסת אימצה ברפורמה כבר בשנת 2011, יצירת מפרטים אחידים. החזון שהוצג בוועדת הפנים בשנת 2011-2010 היה בדיוק מה שאמר סגן השר קארה עכשיו. כל אדם שרוצה לפתוח עסק,

יפתח את אתר האינטרנט, יקבל מסמך פשוט ובהיר של שניים-שלושה עמודים שבו הוא יודע מה הוא צריך לעשות. הוא לא צריך לדבר עם אף אחד. הוא מבין מה כתוב במסמך, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, לפעמים הוא צריך לקחת יועץ מקצועי אם הוא צריך לעשות משהו מאוד מאוד מורכב אבל בדרך כלל הוא יכול להסתדר בעצמו, לבצע את מה שהוא צריך לבצע ולפתוח את העסק. ועדת הבר קבעה שיהיו מפרטים אחידים והכנסת אימצה את העניין הזה, בשנת 2011. למרבה הצער משרדי הממשלה לא קיימו את מצוות המחוקק.

בעיקר משרד הפנים.

משרד הפנים דווקא קיים. הבעיה היא עם משרד הבריאות. אנחנו לא נותנים עכשיו ציונים. אני רק אומר את המספרים. בשנת 2018, כאשר הגיעה הרפורמה השנייה שהיא הרפורמה החשובה יותר, עד שנת 2018 נכתבו מפרטים ספורים ביותר. נדמה לי 16 מתוך 220 שצריכים להיות. עברו המון שנים והמפרטים לא נכתבו ובעצם לא הייתה התקדמות. אז הממשלה בחד עם הכנסת העבירו את הרפורמה החשובה שהזכיר אותה סגן השר קארה בשנת 2018, שהיא באמת הרפורמה שהייתה אמורה לפתור את הבעיות בצורה הרבה יותר מקיפה. לשאלת חבר הכנסת סעדי, נעשה ניסיון. הוועדה רצתה לנתק לחלוטין את נושא התכנון והבנייה מנושא רישוי עסקים. הממשלה לא הסכימה בשעתו לדבר הזה. יחד עם זאת נעשה ניתוק חלקי של נושא תכנון ובנייה. בעבר מספיק הייתה לך איזושהי עבירת בניה קלה, נגיד עכשיו שכרת איזה מקום והתברר ששם פתחו איזה חלון לא חוקי לא יכולת לפתוח שם עסק. זה לא עתה עשית, עשו לפניך, אבל אתה לא יכול לפתוח שם עסק.

מה שהוועדה עשתה והכנסת בשעתו אימצה היה ניתוק מסוים די גדול בין דיני תכנון ובנייה לנושא של רישוי עסקים. לטעמי לא מספיק. אנחנו חשבנו שהניתוק היה צריך להיות יותר משמעותי אבל הממשלה בשעתו לא הסכימה. זה נושא של תכנון ובנייה. הדבר החשוב יותר שנעשה שם זאת קביעת מסלולי רישוי מקוצרים שבהם בחלק גדול מהעסקים יהיה אפשר לפתוח את העסק מיד. זאת אומרת, אתה לא צריך לקבל אישור מאף אחד. אתה פותח את העסק, אתה מגיש תצהיר לרשות המקומית שאתה עומד בכל התנאים שאתה צריך לעמוד בהם ואתה יכול לפתוח את העסק. מסלול שני הוא טיפה יותר מחמיר, בעסקים יותר מסוכנים, שבהם אתה מגיש את התצהיר, לרשויות יש תקופה מסוימת מוגבלת מאוד בזמן של נדמה לי 49 ימים, כשבעה שבועות, לבוא ולבדוק אם אתה באמת עומד בתנאים ובתום שבעת השבועות האלה אתה יכול לפתוח את העסק. נותרו כמובן העסקים היותר מורכבים, המפעלים המסוכנים, תחנות כוח, דברים גדולים שהם נשארו במסלול הרגיל אבל עליהם אנחנו לא מדברים כי הם לא נכנסים למשטר המפרטים שאנחנו מדברים עליהם. לגבי עסקים שיש להם מסלולי רישוי, אחד המפתחות המרכזיים לכך שהם יוכלו לעשות את זה, כפי שנאמר, זה שיהיה מפרט ברור,

ויעיל שיוכלו לדעת בצורה ברורה וודאית מה הם צריכים לעשות ומתי.

התמונה שהייתה בפני הוועדה בשנת 2018 הייתה שאין מפרטים למרבית העסקים ומפרטים שיש, הם ספורים לחלוטין. לכן הוועדה - ביוזמת הוועדה, הממשלה לא כל כך אהבה את היוזמה הזאת של הוועדה - קבעה לוח זמנים קשיח למשרדי הממשלה להשלים את המפרטים במובן הזה שנקבע שלגבי עסקים מסוימים צריך להשלים את המפרטים תוך שנה או תוך שנתיים. בקיצור, ניתן לוח זמנים מאוד קשיח למשרדים. המפרטים לעשות את העמודים, זה בגלל הוועדה?

מכיוון שהוועדה בשעתו התרשמה שהתהליך תקוע ולא קורה כלום, ואם לא ייעשה כלום, אנחנו נמשיך עוד עשר שנים, כי זה היה שמונה שנים אחרי שהיו כבר צריכים לכתוב את המפרטים הוועדה אמרה תכתבו את המפרטים, יש לכם תקופה מוגדלת,

גם זה לא כל כך עזר.

זה היה צריך להיעשות כאן. את לא מצפה שהוועדה תכתוב מפרטים. גם התהליך הזה לא הושלם. הוועדה התבקשה לפני כשנה להאריך את המועדים האלה והיא עשתה זאת בלית ברירה אבל התוצאה, כפי שציינה נציגת האוצר, אני לא מתיימר לדבר על כל המפרטים אבל חלק מהמפרטים שנכתבו, נכתבו בצורה לא טובה. נכתבו בצורה כזאת שיש בהם המון דרישות. דרך אגב, מי כותב את המפרטים? כותבים את המפרטים אנשי המקצוע במשרדי הממשלה. איזה משרדים? ששת המשרדים בהם מדובר. המשרדים הרלוונטיים לנושא. את זה שאלתי וענו קודם. מי אחראי לפרסם אז זה?

אני אסביר את התהליך. המשרדים בהם מדובר הם משרדי הבריאות, הגנת הסביבה, העבודה, חקלאות, כבאות והרשות המקומית. התהליך שנקבע בזמנו היה שכל משרד כותב את המפרט המקצועי שלו, יש ועדה בין-משרדית מייעצת שאמורה לעשות את הסנכרון ואת הטיוב של הדברים האלה ומשרד הפנים, שהוא זה שמרכז את התהליך,

נכתבו די הרבה מפרטים בתקופה הזאת. השוט שהוועדה קבעה עבד אבל עבד לא טוב במובן הזה שהמפרטים שנכתבו כנראה, לפחות חלקם, לא עברתי על כולם אלא על שניים,

יש שם שלושה מהנדסים לשעבר ושניים לעתיד ואנחנו מסודרים. את כל מה שעשיתם בכשרות, תעשו כאן. מה זה

איזה שיקולים היא צריכה לשקול כשהיא בוחנת את המפרטים,

שיקולים של גודל העסק,

כשנגיע לפרטים, אתם תראו את הפרטים. אם השלמת הרפורמה הזאת

יסתכל מה הוא צריך לעשות, ימצא את המקום שבו הוא רוצה לעשות. למיטב זיכרוני במקרה של מספרה הוא יחתום על תצהיר שהוא עומד בכל התנאים, יגיש אותו לרשות המקומית, ובתוך 21 ימים יוכל לפתוח את העסק. זה מה שנקרא רישוי עצמי? זה הרישוי העצמי.

פנינו לטוב היום.

זה לא אצלנו.

אצלנו לא היינו מעלים את המצגת. הוא התחיל היום חיובי. בואו ניתן לו להמשיך. כך

היום אני מדבר בקיצור אבל כשנגיע לסעיפים,

אני מרגיש שהיום אתה אופטימי. אני רוצה היום לזרום עם אביר ואת הוויכוחים נשאיר למקומות אחרים. תודה רבה. אני אתן את זכות הדיבור לחבר הכנסת

אני זוכר שלפני 20-15 שנים זה היה פחות מ-50 אחוזים, אישור של קבלת רישיון עסק. הוא השתפר בגלל שיש יותר הבנה של הרשות המקומית בעיקר ויותר חמלה כלפי בעלי העסקים כי בסוף בעל

אבל מה השתנה מלפני שנתיים?

אתה צריך אישור של מהנדס חשמל שזה אלפי שקלים ואישור של גלאים ומטפים. אבל אין שם דברים שמספיק להם אישור חד

כשהם נתקלים בבעיות, אין מי בא לקראתם ועוזר להם בזה. בסוף המדינה,

שנתקלים בחומות של ברזל ולא מצליחים לשנות את זה.

אנחנו מעלים היום נושא שהוא נושא מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שכל הנושא של עסקים קטנים

הוא נושא שסוף סוף נמצא על המפה בשנה וחצי-שנתיים האחרונות. אתם מדברים על 190 אלף בעלי עסקים שפונים בבקשה לרישיון עסק. אם נפתח עכשיו את הקבוצה אני שולמן, נגלה שיש שם בערך רבע מיליון בני אדם. אני רוצה לדבר על אותו שולמן

אם לא בתקציב 2022-2021,

כאשר הממשלה רוצה להביא הצעות חוק, שתביא אותן במסלול הרגיל. לא חייבים לחכות לחוק ההסדרים. אפשר להביא הצעות חוק גם לא במסגרת הצעות התקציב.

ן ספור פניות לעסקים בעיריות שלהם והיה להם חשוב לתת שירות לבעלי העסקים, הם הבינו שמשהו דפוק בשיטה וצריך לפשט את זה ולהתעסק בדברים אתם באמת עוזרים לבעלי העסקים ולא איך מקשים

ערים קטנות, ערים גדולות. נפתלי מנתניה ואיילת מתל אביב, אבל יש בתוך האיגוד ערים הרבה יותר קטנות ברחבי הארץ. אני רוצה לדייק את מה שתומר אמר. מהיום הראשון הייתה כאן כוונה

לכן הם לא מתכנסים וכל מפרט לוקח 200 שנים ו כל האירוע לשמו התכנסנו שהוא פישוט,

אנחנו צריכים להפוך את זה למשהו שהוא אחר לחלוטין. אי אפשר

אני לא מכירה את הגוף הזה במשרד ראש הממשלה אבל אתה חייב להעביר את זה.

יהיה מישהו שרוצה להקל ולא להקשות. כמובן

מצטרפת למה שסימון אמר, שחייב להיות נציג של מרכז השלטון המקומי. בכל האירוע הזה חייב שיהיה בפנים נציג השלטון

בסוף האחריות על רישוי העסקים היא על הרשות המקומית אבל הרשות המקומית, אין לה בסוף סמכות לתת את הרישיון אני אתן דוגמה קטנה מאוד. דיברו כאן על כיבוי אש,

שזה עוד היה באחריות הרשויות המקומיות מי שזוכר, עד לפני האסון בכרמל,

היה פקטור בעייתי בעניין כי בתוך הרשות

אפשר תמיד להקים ועדות הנקודה היא שהיא תיתן סמכות לרשות המקומית בנושא הבריאות. לכן כשאמרתי קודם על הכשרות, לא רק התכוונתי כבדיחה. הרי מה קורה היום

אפשר לקבוע גם שזה יהיה סטנדרט אחיד אבל בסוף צריך אדם שיש לו גם את האחריות וגם את הסמכות לתת את האישור. הזכרתי את הדוגמה של כיבוי אש.

ואנחנו היינו בקורונה וראינו מה קורה על תו סגול. תו סגול, רצו לקחת אלפי שקלים עד שהקמנו אפליקציה.

מי נמצא בזירה? השלטון המקומי.

אני אומר

זאת אומרת, אם הם לא הגיעו, אין סנקציות. אז למעשה הנפקות של מרכז השירות המשותף הזה, בגלל שאין נפקות, אין קנסות על זה,

נמצאים במצב שחלק ממשרדי הממשלה לא מגיעים

בניתם מוצר, צריך שאנשים יגיעו למוצר הזה.

אנחנו לדוגמה לקחנו את עורכי התוכניות.

רק בודדים עברו את המבחן. הווה אומר שאותו אדריכל שנותן שירות לעסק, הוא בעצמו מכשיר את בעל העסק.

נכון. כי הוא לא מכיר את החוק.

אמרו לך ש-30 אחוזים מהעסקים במדינת ישראל, אין

למה רוצים רישיון? כדי לשמור על התנאים. לא יזהם סביבה,

ואתה יודע,

אין לו בחוק, ותומר,

אין לו תפקיד שאמור פורמלית לעשות בקרה על המפרטים,

להשוות.

יש תפקיד אבל מצומצם. מאוד מצומצם, אם נתכנס להסכמה. בעצם זה מייצר מערכת מאוד מבוזרת בלי שום הליך של בקרה. אז נוצרים המפרטים כמו שהם

כמו שנפתלי אמר, של 360 מעלות של כל הכיוונים כולל גם הסיכונים. לנו יש גם תמריץ שזה יקרה.

הוכחנו שחשוב לנו לקדם את התחום. אז הכול קורה במקום אחד שבו מביאים המשרדים את הטיוטות שלהם, נוצר דיון מרכזי על הצורה של המפרטים, מה יש

הוועדה הזאת, מי יביא לה את המפרטים?

הסמכות אצל הוועדה. הם הביאו אבל המפרט מורכב. הם הביאו, הוועדה יכולה לשנות. נגיד, סתם, משרד הבריאות והכבאות לא רוצים.

נתתי את הדוגמה של הלוואות בערבות מדינה,

תוך שבוע הוא הסתדר. על זה היושב ראש מדבר אתך.

אולי צריך להקשיב לפינדרוס, אני לא יודעת. אני המשנה ליועץ המשפטי במשרד האוצר. הליבה של הרפורמה כאן הוא שינוי התהליך של בניית

אתה יודע מה יקרה ביחידת לה"ב 433? לא, את טועה. אתם פשוט טועים. אם הוא יכול לתת, אין סיבה לשלם שוחד. תאמיני לי. היינו שמחים גם להוריד

אנחנו רוצים לדבר על שלטון מקומי, על רישוי ארצי. בוא נשמע אותך בעניין הזה. בבקשה. בוקר טוב. אנחנו בסופו של דבר כמו שאתם מכירים, את

מה, אנחנו שלטון קומוניסטי?

הוא היה - - - אבל אתה לא צריך לענות לאף אחד.

זו עבירה משמעתית.

אף אחד לא קם מכיסא ואף אחד לא מעיר הערה לדובר אחר. נותנים לכל דובר לומר את מה שהוא חושב. ההתייחסות שלי הייתה לדברים קטנים. יותר נכון לסוג של אי דיוקים

אני בכל זאת אשאל אותך שאלה. אני מבין שיש מצבים משתנים. נכון.

בסדר אבל נציג מצד המשטרה שיהיה מומחה לנושא הזה, הוא לא ידע להתאים את עצמו במומחיות שלו לתנאים המשתנים?

לפחות זו

למעשה המפרטים שלנו הם קצרים והם ברורים והם מובנים. אין בהם הרבה דברים מסובכים, אבל כל מה שקשור לעולם האבטחה, הדבר הזה - - - הם ניתנים

כשהגענו לתיקון 34 היו לנו כבר מפרטים כתובים. אנחנו יותר נכון דייקנו, שינינו את מערכי האבטחה במדינה. אני יכול לדבר על הקניונים, אני יכול לדבר על המוסכים ואני יכול לדבר על כל מיני פרטי רישוי שהחלטנו לצאת או לשנות או להקל באופן משמעותי.

מערכי האבטחה זה דבר שהוא מאוד מאוד משתנה בהתאם למציאות הביטחונית שלא תמיד גם חברי הוועדה מכירים ויודעים. אני כגורם ארצי יכול להגיד לך שהמצב

לא הצבנו אצבע ובדקנו לפי הרוח אם זאת ירושלים או מקום אחר אלא פשוט יש לנו מסד נתונים שבדקנו וראינו שכמות הפיגועים או כמות הסיכון היא הרבה יותר

כבאות. למה אין כאן נציג של כבאות? למה דווקא של משטרת ישראל? אני מבק3שת להבהיר משהו. נמצאת בפניכם הצעת חוק ממשלתית שהוגשה במסגרת פרק בחוק ההסדרים. במסגרת הכנת ההצעה הזאת היו דיונים ארוכים

המשפט שאמרת, אני לא מקבל אותו. אני לא הבנתי מה אמרת. אני אסביר. אנחנו רוצים לשמוע את כל הנציגים.

חברת הכנסת שרון, אני כמובן חותם על כל מילה שלך ושל חברי סימון. נסתפק במה שאמרת. חברי הכנסת יעירו ויעלו הצעות לשינוי, אפילו

חוק רישוי עסקים,

שאחראי עליו, זאת שרת הפנים. אני רוצה לסנגר על תיקון 34 ועל קביעת המסלולים המקוצרים שזה כן נכנס לתוקף. זה אמנם בהדרגה אבל כמי שאחראית על הנושא הזה ברמה הארצית,

צריך לחדש אותו כל שנה?

בין חמש ל-10, ל-15 שנים, זה רוב העסקים. מיעוט של העסקים זה שלוש שנים.

חידוש הרישיון נעשה במסלול מקוצר. נכון שלוקח זמן

לקבל מהמשרדים את המפרטים שהם כתבו,

מהמשטרה, מהבריאות וכן הלאה. אנחנו לא יכולנו לכתוב אך זה במקומם, בשונה מהסמכות החדשה שיש למשרד ראש הממשלה.

אבל לאחר שהמשרד הרלוונטי החליט לקבל את ההערות ולפרסם את זה סופית עם הודעה ברשומות ובעיתונות, הנה, שימו לב פורסם מפרט אחיד למספרה,

איך את עושה את זה בפועל? איך את מביאה אותם להיפגש ביניהם? אנחנו כל הזמן נפגשים.

פגישה עם כבאות ובריאות ושלשום עם הגנת הסביבה ומשטרה. כל הזמן

מגיעים להסכמה על המרחק שהוא בין זה לבין בית מגורים, למשל כדוגמה.

זה לא הלך טוב. העובדה היא שמציעים תוכנית, רפורמה, תקראי לה איך שאת

ספרי לנו איך זה עבד מבחינת לוח זמנים. ביקשתם לקדם אישור לאיזשהו עסק, את חוזרת לומר להם שדרשת מהם,

איך זה עובד?

יש עוד זמן אבל בעיקרון אנחנו חילקנו את זה. לא חיכינו עד הרגע האחרון אלא חילקנו את זה לרבעונים. ברבעון מסוים כך וכך

תודה רבה. אני מבין שיש הרבה שרוצים להתייחס, גם ב-זום וגם כאן אבל אין עכשיו אפשרות לאפשר לכולם את זכות

אי אפשר להגיד שלא קרה שום דבר אבל להגיד היום שאנחנו נמצאים שנתיים - - - זו בדיוק הייתה השאלה.

היה כאן דיון ועברה רפורמה.

בעיקרון הכנסת,

לא תפקדה ואני חושב שזו הייתה הבעיה המרכזית כי ועדת הפנים באופן טבעי הייתה צריכה להיות מאוד מעורבת בתהליך היישום כדי לראות שהדברים יצאו לדרך. יש כאן

נסיבות אובייקטיביות, אני לא בא להאשים או לחלק האשמות למישהו כזה או אחר, נוצר מצב שלא היה מי שפיקח על יישום החוק.

זו האמת הכי

זה הלקח המרכזי. אני רואה שהזמן קצר. אני מבין שאתה צריך לסיים את הדיון ב-11:00. כן, אז יש דיון אחר.

אני כמובן אבוא ואשתתף גם בדיונים האלה.

זה כשלעצמו הוכח כהצלחה. אני אומר למשרד הפנים שאני מעריך אותם, אני יודע שהם עושים עבודה טובה.

לא לכל